צוהריים טובים לכולם. שלום לחבר הכנסת אלון טל, שלום לאורחים הנכבדים שמכבדים אותנו בנוכחותם. אני מאוד שמח לקיים דיון, אני מניח ראשון בכנסת אי פעם אבל יכול להיות שאני טועה אז אל תתפסו אותי במילה, שיעסוק בפטריות מרחיבות תודעה ובהשפעה שלהם על המחקר ועל היכולת שלהן אולי,

ותכף נשמע מאנשים שקצת מבינים בזה יותר ממני, אם אפשר להשתמש בהן באופן חיובי לכל מיני מחלות, לתפקודים נפשיים כאלה ואחרים.

יש הרבה מאוד נושאים יותר בוערים על סדר היום הציבורי, גם על סדר היום האישי שלי, אבל מכיוון שאני מאוד אוהב ומעריך את חבר הכנסת אלון טל, אז היו לנו כבר כמה שיחות בנושא הזה, החלטתי שמכיוון שאני גם אחד הצעירים בכנסת אז גם צריך לתת הזדמנות ובמה לנושאים שאולי הם לא תמיד בולטים בסדר יום הציבורי אבל יכול להיות שנלמד דרכם דברים חדשים. אני אגיד מראש, אנחנו בוועדה מספיק מגוונים כדי לדעת מצד אחד להחזיק את התפיסה שלנו על הסדרת שוק הקנביס, מצד שני להילחם בתופעות מאוד מסוכנות של שימוש בסמים בקרב בני נוער וההשפעות שלהם ולבקר בכפרים שמטפלים במתמכרים ולהיות להם אוזן קשבת וגם לדחוף שהמדינה תיתן מענים יותר טובים וגם לדעת לבדוק האם יש מחקרים שצריך לא לפחד מלהבליט אותם. אני מרגיש שאנחנו יכולים להחזיק את כל הכובעים האלה ביחד, אני אומר את זה גם כי אני רואה פה כל מיני נציגים ממשרדי הממשלה שאני מניח שחששו לפני הדיון, אז אנחנו מסתכלים על הדברים באחריות וברצינות אבל סקרנים. אני סקרן. אני בטוח שאני הולך ללמוד פה הרבה דברים חדשים. אז תכף נשמע גם נציגים של משרדים אבל גם יש לנו נציגים של ארגון MAPS וגם מכון שמיר, גם נמצא איתנו אהרון צ'רניאק שחוקר את הנושא, אז נשמע גם ממך. אני בטוח שיהיה לנו מעניין ומסקרן. אדוני היושב ראש אני מברך אותך על כינוס דיון שהוא בעיני היסטורי. הוא היסטורי משום שמשום מה פטריות הוגדרו מזמן כסם מסוכן וכו'. והמעניין הוא שברגע שהתחילו להתייחס לחומר הזה בצורה מדעית, גילו שיש יתרונות רפואיים לא מבוטלים, עד כדי כך שכבר כמה שנים ערים כגון דנוור, אוקלנד וכאלה בארצות הברית מתירים את השימוש ולאחרונה מדינה שלמה מדינת אורגון החליטה לבטל את האיסור החוקי ולאפשר את זה. למה עשו את זה, משום שמדובר - - - לאפשר את זה באופן חופשי? כן, באופן חופשי. הסיבה לכך, זה לא אפילו מבחינת מרשם, זה אפשר לקנות,

התועלת הרבה שהממסד הרפואי רואה שמה בטיפול פסיכולוגי בדברים מאוד קשים. דיפרסיה למשל, אומרים שזה תרפיה פורצת דרך, אולי נשמע, אבל גם בהתמכרויות, הנושא שאתה עוסק בו, ההתמכרות לאלכוהול ולעישון, אנחנו רואים שדווקא היכולת של הפטריה להרחיב את המודעות, לאפשר לבן אדם לצאת מהחשיבה הצרה שלו וגם ובעיקר, אני חושב שאנחנו חייבים להבין את זה, יש אנשים שמתמודדים עם מצבים סופניים עם נגיד סרטן שיביא לסוף חייהם והצורך לצאת מהדיכאון ולנצל את המעט זמן שיש להם בצורה מיטבית דווקא הפטריות מוכיחות את עצמן כיעילות. ולכן אם בארצות הברית כבר מתחילים לפתוח את זה מן הראוי שגם אצלנו בארץ יפתח שיח ונוכל לשמוע וללמוד אולי יש סיכונים אבל אני בטוח שגם יש יתרונות ובואו נתייחס לזה בצורה מפוקחת אבל עם ראש פתוח ונשים את כל הטבואים והסטיגמות בצד. אני מברך אותך על החלטה אמיצה לקיים את הדיון. תודה רבה. אני מניח שכמו שאני הרגשתי בשיחות שלנו גם אתם הרגשתם עכשיו שאי אפשר לעמוד בפני התשוקה של אלון לנושא, אז אני שמח שאנחנו מקיימים את הדיון ובואו נראה לאן הוא יתפתח. אז אנחנו נתחיל עם מכון שמיר, דוקטור ירון דקל. שלום לכולם. אתה רוצה להפנות שאלה ספציפית או שאני אתייחס באופן כללי. אני אשמח שתיתן קודם כל סקירה ברלוונטיות שלכם לנושא כגוף שקיבל אישור להתעסק במחקר ואחרי זה נפנה שאלות, אבל נשמח לסקירה כללית. אנחנו עוסקים במדע, אנחנו עוסקים במחקר בוטני מעניין מאוד על נושא של פטריות באופן כללי, אנחנו מובילים היום את נושא פטריות הכובע, כלומר פטריה שיש לה עמוד והכובע למעלה כמו שמשיה קטנה. אנחנו קיבלנו את האישור מהרוקח הראשי, עבדנו בצמוד עם הרוקח המחוזי, עם האגף בירושלים והם עוד סייעו לנו ואחרי תקופה די ארוכה שלמדנו ביחד את הנושא קיבלנו את האישור למחקר והמחקר יצא לדרך. רק כדי שנקבל תמונה. בשנת 2021 יצאו 207 מאמרים שמזכירים את המושג שנקרא פסילוציבין, פסילוציב, שאלה הם החומרים הפעילים שידועים, אני לא אומר שהם כולם, בפטריה, מהמשפחה הזאת שנקראת פסילוסיבי. בשנת 2020 אנחנו מדברים על 140 ובשנת 2019 על 70 ומשהו מחקרים ואם אני הולך לשנת 2000 מחקרים בודדים שיצאו שבכלל דיברו על הדבר הזה. כיום אנחנו מדברים על עליה אקספוננציאלית במחקר בעולם סביב הפטריות האלה. זה דבר ראשון שחשוב מאוד לדעת אותו. טרם הספקתי לקרוא את כל 207 המאמרים שיצאו בשנה האחרונה, אבל אחד הדברים שעולה מחלק מהמאמרים שכן קראתי זה שהרבה מאוד מהדברים עדיין נמצאים כמובן בהתחלת הדרך. אנחנו נמצאים כרגע מבחינת ההבנה המולקולרית של התהליכים, איך זה משפיע בסופו של דבר החומרים האלה על הגוף שלנו, באיזה מסלולים, על איזה קולטנים יש ניסויים במכרסמים, יש גם עבודות בבני אדם, איך הדברים האלה משפיעים עלינו. אנחנו ממש בתחילת הדרך של הענין. כולם יודעים וזה דבר ידוע שההורמון הטבעי שלנו סרטונין מאוד דומה לפסילוציבין ופסילוציב, הפסילוציבין זה הקרוד דרג שהוא נחתך, יורד לו שם איזה שהוא זרחן והוא צריך להיות פסילוצין שפעיל פי 10. כלומר קבוע הקישור שלו לקולטנים הוא גבוה בממוצע פי 10 מאשר הפסילוציבין והם פועלים על אתם קולטנים של סרטונין כמו אגב חומרים פסיכידליים אחרים. מה קורה שם בתפזורת המוחית הזאת, הדברים האלה עדיין צריכים כמובן להתברר וזה מה שאנחנו רוצים לברר בצורה מאוד יסודית גם בשיתוף פעולה עם חוקרים ממקומות אחרים בארץ. חשוב לציין שאנחנו מתחילים במחקר שגם מתעסק נקרא לזה בחקלאות של הפטריה, מה הן השיטות לגידול שלה, אנחנו מנסים שיטות קונבנציונאליות כמו שולחנות גידול רגילים, אבל גם בשיטות נוספות של ביו ריאקטורים, לראות האם הפרופיל של החומרים הפעילים שמתקבל בכל השיטות הוא זהה, ואנחנו ממש מחילים פה מאפס. כמו שאמרתי אנחנו נמצאים בשלב שבעולם יש הרבה מאוד אנשים שמגדלים, ברגע שהתפרסם שאנחנו קיבלנו את האישור והדבר הזה התפרסם בתקשורת הכללית במדינת ישראל, אני מאוד הופתעתי מהפניות שהגיעו למכון, הגיעו אלינו באופן אישי מרופאים, פסיכיאטרים, שנכניס את החולים שלהם לניסוי, מאנשים שמגדלים בבית ואומרים בואו תכניסו, אנחנו יודעים לגדל, בואו תצרפו אותנו למחקר. אני לא האמנתי שכל כך הרבה אנשים בארץ מתעסקים סביב הפטריות האלה,

אני עוסק במחקר, אני לא הכרתי את התחום הזה ולא ידעתי עד כמה הוא נפוץ במדינת ישראל בכל מקום שרק תפנו ותרצו. בכל מקרה, כרגע מה שמתרחש בעולם זאת התחלה גם ברמה המסחרית שחברות נכנסות לזה ואפילו מנפיקות בנסדק במיליארדי דולרים, גם בנושא המחקרי אבל חשוב לי מאוד - - - אני רגע קוטע אותך, חברות נכנסות לזה במובן של להשקיע במחקרים או פיתוח של גידול - - - במובן שהן אומרות שהן, אני קצת, טוב שעצרת אותי, בדיוק רציתי להגיע לנקודה הבאה וזה נושא הקנביס שהוא נושא שתמיד משווים אותו לנושא הפטריות האלה. בקנביס התעשייה התחילה לגדל ומה יוצא מזה בסוף ומה אנחנו יכולים להגיד לאנשים זה בסופו של דבר אחרי מיליארדים שהושקעו בכל העולם, נכון להיום, יתקנו אותי פה אם אני טועה, שלוש תרופות מאושרות FDA. אני בעצמי אגב עשיתי ניסויים על חמי ברשותו שקיבל מחברת הקנביס שהסתובבו פה ורצו מאוד שנשתף איתם פעולה, נתתי לו תכשיר של קנביס שהוא אמור להיות מעולה לפסוריאזיס, וגם קניתי פה בגולן אצלנו, יש חברה שמתעסקת בפסולת של שמני זית, של בתי בד, ועושה כל מיני תכשירים אמינים. אז גם הם אמרו שיש להם תכשיר לפסוריאזיס. ומאחר ויש לו שני מרפקים אמרתי בוא תנסה. קנביס שעולה כמה מאות שקלים התכשיר, לעומת תכשיר השמן זית. והוא דווקא דיווח שאצלו עבד מעולה השמן זית, הקנביס לא כל כך עבד אצלו טוב. זה לא אומר שהקנביס יש בו איזה שהיא בעיה, רק זה אומר משהו מאוד חשוב, שמה שלא עובר מה שנקרא ניסויים עם סטטיסטיקות בצורה מסודרת, אני יכול לספר הרבה מאוד סיפורים שזה עבד נהדר אצל השכן שלי אבל אני לא יכול בהחלט לקבוע עבור האוכלוסיה בכללותה איך הסיפור הזה הולך להיראות.

שמדובר פה במערכת העצבים במקרה של החומרים שאנחנו מדברים עליהם פה עכשיו, הזכרתי את הפסילוציבין,

מכפילים את הקולטנים של סרטונין, והשונות בינינו, אפילו פה בחדר הזומי הזה היא גבוהה. יש מוטציות שידועות כבר 20 שנים ויותר בקולטני חמש AVP שגורמים למשל לסכיזופרניה, שגורמים לדיכאונות. הסיכום הוא במשפט אחד, מחקר מחקר מחקר. צריך לקחת את הדברים האלה ולחקור אותם, אנחנו לא יכולים להישאר עם דברים ועם סיפורים, חייבים מחקר, כמו שאני אומר לסטודנטים שלי, imagination verses observation. Imagination, הם יכולים לקבל חיזוק אולי. בהחלט, זה אחלה דרך ל-imagination, אני מסכים. תודה רבה. דוקטור קרן צרפתי, מנכ"לית ומייסדת שותפה ב-MAPS ישראל. שלום לכולם. קודם כל תודה על ההזמנה.

רק אולי אתחיל להגיד שאני גם מרגישה שקורה כאן משהו מיוחד בכינוס של הוועדה הזאת ואני חושבת שזה זמן טוב ונכון ומדוייק, כי בעצם אנחנו מסתכלים על הפוטנציאל של לעזור לאנשים שקשה מאוד לעזור להם בדרכים אחרות. אז אני דוקטור קרן צרפתי, אני חוקרת קלינית ומגיעה מ-MAPS,multidisciplinary association for psychedelic studies. אנחנו חברה ללא מטרת רווח שהוקמה ב-1986 ואנחנו עוסקים במחקר מלווה FDA שמתעסק בפסיכותרפיה משולבת חומרים משני תודעה או חומרים פסיכדליים. מחקר הדגל שלנו בכלל על חומר סינטטי, MDMA, ומיועד לאנשים שסובלים מ-PTSD ועכשיו בישראל אנחנו מתחילים מחקרים שקשורים לפסילוציבין, החומר הפעיל של הפטריה, גם בדיכאון עמיד, במחקר שאושר מתחיל ממש עוד רגע וחצי בבאר יעקב, הפרעות אכילה בשיבא, ואנחנו חולמים את המחקר הבא על התמכרויות, גם מסתכלים על פסילוציבין על פטריות. במחקרים עד היום ואני חושבת שככה ירון הזכרת את המספר הרחב של הפרסומים, רוב המחקרים כרגע נעשים עם פסילוציבין סינטטי, במיוחד המחקרים שהם מלווי FDA, זאת אומרת שיוצרים את המולקולה של הפסילוציבין החומר הפעיל של הפטריה במעבדה. יש מחקרים מאוד משמעותיים על דיכאון עמיד, על דיכאון מז'ורי, על דיכאון וחרדה של end of life, באוניברסיטאות מובילות בארצות הברית בחלקן בשיתוף איתנו עם תוצאות שה-FDA הכריז עליהן כתוצאות פורצות דרך, מחקרים פורצי דרך ואז יש הרבה שינויי חקיקה בכל רחבי העולם ובמיוחד בארצות הברית. אנחנו עובדים עם גברת בלה בן גרשון מאגף בריאות הנפש שנמצאת פה, במשרד הבריאות, ביחד עם בלה ועם עוד גורמים ממשרד הבריאות מנסים לקדם חשיבה מדוייקת שנולדת מתוך מחקרים. אחד הדברים שאני רוצה להניח כאן, שהצורה שבה אנחנו ממליצים לעבוד וממשיכים לעבוד במחקרים שלנו היא בשילוב של החומרים האלה בתוך קונטקסט של פסיכותרפיה. לא משנה מתי ניתן את התרופה הזאת, זה תמיד יהיה בהרבה הכנה של אנשי מקצוע לקראת הסשן הפסיכדלי, הרבה אינטגרציה ומתוך הבנה עמוקה שהדבר הזה צריך להיות מוחזק בצורה בטוחה והדוקה. יש לנו גם תהליך של סינון, של screening, מאוד עשיר ובדיקה למי הטיפול הזה מתאים, למי הוא לא מתאים. איזה screening, מה הפרמטרים שלפיהם אפשר להחליט את זה? זה מאוד תלוי חומר, אנחנו לא מדברים רק על פטריות, אבל נגיד פטריות יש שאלות של גיל, איזה גיל כבר פטריות הן פחות בטוחות, או יש גם שאלות פסיכיאטריות, אנשים עם נטיה לסכיזופרניה או למאניה דיפרסיה, אין לנו עוד חומרים מהמחקר. מה שעוד מעניין לחשוב עליו, שאמר ירון שככה דיברנו, משהו נורא חדש, וזה מאוד נכון. במערב זה מאוד חדש. אבל המסורות הרוחניות השבטיות השתמשו בחומרים במשך אלפי שנים בקונטקסט דתי ורוחני, אבל הקונטקסט הדתי והרוחני של המסורות האלה הוא קונטקסט ריפוי, לא ענין של פסיכיאטריה, לא היו שם פסיכולוגים או עובדים סוציאליים, אז כשלמישהו היתה בעיה נפשית רגשית או פיזית, שזה גם מעניין בהקשר של פטריות, הם פנו לטקס. ואני חושבת שמה שנורא חשוב שאנחנו משתדלים להוביל ועושים את זה בבטחה וביעילות, בעולם זה את הגשר הזה בין הידע שקיים בעולם המסורתי לבין להיכנס למערב, פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, איך אנחנו יוצרים גשר של מחקר שיגלה לנו איך להשתמש בפטריות האלה במערב, איך לא להשתמש, באיזה צורה להתאים אותן. אני רק רוצה להזכיר עוד משהו קטן ואני אסיים, גם אני אגיד שאנחנו Non-profit, שזה מאוד עוזר לנו לעשות מחקרים שהם רק על גילוי ידע וגם להגיד שהמחקרים מראים דברים נורא מעניינים. אנחנו רואים שינויים מוחיים מטיבים, אנחנו שומעים על שינויים בדפוסים התנהגותיים, קוגניטיביים, רגשיים, תפיסתיים, אפילו פיזיים והשינויים גם נשמרים לטווח ארוך. מאוד מעניין. שתי שאלות אם אני אוכל לשאול. בהכנה לדיון שלנו היום אני גם ערכתי מחקר מאוד צנוע ושמעתי שתי תובנות. אני רוצה לדעת את ההתייחסות שלך. אחד זה בקשר לסיכון שבדבר יחסית לחומר כמו LSD והוא הגדיר את זה כמאית הסיכון מבחינת יציאה מחוסר שליטה, טריפים שליליים, אני לא יודע בדיוק את המינוחים בעברית וכו'. זה דבר ראשון. הדבר השני התמכרות. האם יש בחומרים האלה כדי ליצור התמכרות, הטענה במאמר שקראתי היתה שלא, אבל אולי מכירה את הספרות יותר טוב ממני ואת יכולה להתייחס לשתי השאלות האלה. אז אני אתחיל מהשאלה הראשונה. לעומת LSD, זאת שאלה רחבה מאוד, אין לי תשובה אחת לתת, אני אגיד שזה מאוד תלוי מינון. פסילוציבין הוא חומר אינטנסיבי, הוא יוצר חוויה מאוד אינטנסיבית של התמוססות הזהות האישית עם מינונים גבוהים. ולכן אני חושבת שצריך להתייחס אל החוויה בצורה מאוד זהירה. בוודאי שיכול להיות טריפ רע על פסילוציבין בדיוק כמו על LSD, פשוט LSD הוא חומר שהמשך של - - - רציתי לשאול על איזה פרקי זמן אנחנו מדברים. זה תלוי מינון, זה נורא משתנה מהמינון, אבל בגדול מנה מלאה של פטריות היא בערך סשן של שמונה שעות, בין חמש לשמונה שעות, LSD זה יותר ארוך. יש סיבוכים שונים על עניינים ויזואליים, יש שוני וודאי בין החומרים האלה אבל גם יש המון דמיון. אני אגיד שהמחקר מציין דברים מאוד מעניינים על פסילוציבין, אבל טריפ רע זה משהו שנורא מפחדים ממנו בפסיכדליה, מבחינתנו בעולם הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה, בעולם הטיפול, בעולם הפסיכותרפיה אין בעיה עם טריפ רע, אם תרצו אני אשמח לשלוח לכולכם את הסרט שנעשה על אחד המחקרים שלנו, טריפ של חמלה. מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו מזמינים אנשים עם דיכאון, אנשים עם טראומות, אנשים עם התמכרויות,

כאב ואבל ופחדים, זיכרונות קשים שעולים שאם הם יעלו במסיבה או בקונטקסט לא טיפולי הם יהיו טריפ רע והם יכולים לעורר מחלות נפש או PTSD ואצלנו בתוך המחקרים בתוך הטיפול זה נהדר שהם עולים כי זאת ההזדמנות שלנו עם זוג מטפלים אחרי הרבה הכנה לפני הרבה אינטגרציה, לעבד את החומרים האלה. אז טריפ רע זה לא דבר בעייתי בהקשר הטיפולי אם הוא מוחזק נכון הוא נהפך למשהו מאתגר אבל נכון, זה מצמיח. ובהקשר של התמכרות אנחנו לא מוצאים שיש בעיות עם מרבית החומרים הפסיכדליים, בטח עם פטריות או פסילוציבין, אין ענין של התמכרות פיזיולוגית, יש אנשים שמשתמשים בפטריות כמו באוכל, כמו בהרבה דברים כדי לברוח מדברים וזאת לא התמכרות פיזיולוגית, הדאגה של התמכרות היא מאוד שולית כאן, בטח אם זה נעשה ברמה של טיפול פסיכותרפויתי שבו החוויה היא חוויה מורכבת וזה לאו דווקא חוויה שאדם רוצה לחוות עוד פעם מתוך איזה כייף, היא חוויה מלאת כל מיני, מלאת כאב, זיכרונות קשים, מפגש עם דפוסים פסיכולוגיים מורכבים ועוד פעם, זאת ההתכוונות שלנו בטיפול, אנחנו רוצים שזה יקרה, זה גם עוד יותר מוריד את הענין הזה של חוויה כייפית, זאת חוויה משמעותית. לי יש עוד שתי שאלות. דוקטור דקל אם יש לך תשובה בענין הזה. יש לכם איזה שהם חסמים משמעותיים שהייתם רוצים שנהיה מודעים אליהם בכל מה שקשור ביכולת לפתח את המחקר אל מול המדינה. אני אגיד שמהזווית שלנו אנחנו מקבלים תמיכה מקצועית ומדוייקת גם מאגף בריאות הנפש וגם מאגף הרוקחות היקר, פשוט יש חשיבה משותפת, עכשיו התחלנו עם המדען הראשי חשיבה משותפת של לנסות להבין איך לעשות את זה בצורה הכי בטוחה ומדוייקת ויעילה. אני אגיד שהאתגר שלנו במקס זה אתגר שאנחנו Non-profit ויש לנו קושי עם תקציבים. זה האתגר שלנו כי אנחנו רק מבוססי תרומות. כמו שהזכרתי אני עבדתי מול אגף רוקחות של משרד הבריאות והיה רצון מאוד גדול לסייע לנו ובסוף גם קיבלנו את האישור, אבל היינו צריכים ביחד, היינו צריכים ביחד לנסות לסדר את הדבר הזה כי אנחנו ראשונים ומה הוא המסלול שיאפשר בכלל למוסד מחקרי לקחת את הפטריות האלה ולגדל אותן וכל הזמן אנחנו נתקלים בשאלות. עובד עוזב, מגיע סטודנט חדש, עכשיו הוא צריך אישור חדש, הפטריה הזאת מהמקור הזה לא עובדת, לא פורחת, אנחנו צריכים פטריות ממקור אחר. כל הזמן עולות שאלות שדורשות את הייעוץ המשפטי שלנו ואז הייעוץ המשפטי של משרד הבריאות והדברים האלה לוקחים זמן, אז קצת אנחנו מתגלחים על עצמנו פה בלנסות להסדיר את כל הנושא הזה. הדברים האלה לוקחים זמן ואנחנו מאוד היינו רוצים להתקדם יותר מהר. בסדר גמור, תודה. ושאלה אחרונה אלייך, יכול להיות שפספסתי, אבל שמעתי שאת מתייחסת למחקר שקשור להפרעות אכילה, זה משהו שקורה, אם כן זה נראה לי דבר די ראשוני. נכון. חלק מהמטרה של MAPS בישראל, המטרה העיקרית זה לקדם מחקרים של פסיכותרפיה משולבת חומרים, אחד המחקרים שאנחנו מקדמים זה בתוך שיבא ואנחנו עברנו את השלב הראשון ואנחנו מייבאים את התרופה עכשיו, זה מחקר להפרעות אכילה במחלקת הפרעות אכילה של תל השומר עם פרופסור איתן גור ואנחנו עושים שם שני שלבים. השלב הראשון הוא שלב דווקא עם MDMA שזה חומר יותר רך מהפטריות והשלב השני זה פסיכותרפיה משולבת פסילוציבין. אז זה מה שקורה בשיבא עם פסילוציבין ובבאר יעקב אנחנו - - - זה מאוד מעניין. הבטחתי בהתחלה שהסקרנות שלנו תוביל אותנו למקומות מעניינים והנה כבר ככה במהלך הדיון. תודה רבה. רגע לפני שנעבור לכמה נציגים של משרד הבריאות שביקשו לדבר, אהרון צ'רניאק, בבקשה. פסיכולוג קליני ומנהל מעבדה בתחום. תודה רבה שהזמנתם אותי. אני פסיכולוג קליני וגם מנהל מעבדה מחקרית על דת ובריאות הנפש, גם חוקר מטעם אוניברסיטת שטוקהולם בשבדיה שהמחקר הוא בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת רייכמן. כרגע אנחנו מנסים לערוך ניסוים גם שם וגם פה אבל כרוך בזה צורך לקבל הרבה אישורים. המוקד של המחקר שלי אישית זה תהליכים של הטיפול, של הפסיכותרפיה, איך מתכוננים לטריפ, איך עושים מה שנקרא אינטגרציה, משלבים את החוויה הרוחנית לתוך חיי היומיום.

להלן תרגום חופשי) מה שציינו המומחים, ואחת הסיבות שאני מעט יותר אופטימי לגבי פטריות מאשר לגבי קנאביס, לדוגמה, היא שקנאביס יותר מאלחש כאב, בעוד הפסילוציבין הראה שהוא מאפשר לאנשים את